בוקר טוב.

לפני שנשמע על צו בריאות העם החדש בקשר לבידוד בית והוראות שונות, ביקש חבר הכנסת יברקן להגיד כמה מילים, היות שיש לו אילוץ זמנים. תודה רבה, אדוני יושב